ז' בתמוז התש"ף ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום הצעה לסדר היום בנושא: "מאות חרדים בני שירות לאומי אזרחי שהוצאו לחל"ת ואינם מקבלים דמי ביטוח לאומי" של חברת הכנסת קטי קטרין שטרית וחבר הכנסת יעקב אשר. בבקשה גברתי. תודה. היושב ראש, מאוד מאוד חשוב לנו שהחרדים ישרתו בשירות אזרחי לאומי. אנחנו מעודדים את זה, אנחנו חושבים שזה מהלך חשוב מאוד. הרי באים אליהם בטענות ואומרים להם שהם לא תורמים לחברה, שאין להם חובות, שהם רק מקבלים וכולי וכולי. ובכן, כנראה שנעשה פרויקט מאוד מאוד מבורך והצטרפו כ-1,300 משרתים שמשרתים שירות אזרחי לאומי, שהוא דבר מאוד מבורך. אבל מה, מתוכם 400 עובדים בצורה מסודרת ומקבלים תלושים וכנראה ש-200 מהם הוצאו לחל"ת. לא הבנתי. יש 1,300 מתוכם 400 עובדים ומתוך ה-400 הוצאו 200 לחל"ת.

אתה צריך להבין משהו. מדוב בחרדים שהם נשואים. חלקם הגדול, אם לא כולם, נשואים. יש להם ילדים, הם צריכים לפרנס, כך שהם גם עושים את השירות שזה לחלוטין דבר מבורך ולצדו הם גם באים לפרנס.

היא תגיד את מה שהיא רוצה ואתה תגיד את מה שאתה רוצה ואני אשמור על כבודך ואף אחד לא יפריע לך כאן. מכוח החוק מותר להם לפני השירות האזרחי לאומי לעבוד, במקביל לשעות שהם נותנים בשירות. אבל הם לא זכאים לדמי אבטלה.

הוציאו לחל"ת והם לא זכאים לשום דבר. זה אומר שאנחנו מונעים מהם את החלב,

את הדברים הבסיסיים שיש להם כשהם עובדים ומצליחים להביא פרנסה הביתה. זה מעמיד אותם במצב כזה שחלקם שוקלים לעזוב את השירות האזרחי. איזה מין מוסר ערכי אנחנו מעבירים כאן לציבור דווקא בעת הזאת? ואנחנו מדברים על הוראת שעה, אנחנו מדברים על מגיפה שפוקדת אותנו היום, על אתגר שהוא לכולנו ובטח לאותם 200 אנשים שפשוט פוגעים בהם עכשיו. אני אומר לך מה האמירה החשובה ביותר ולמה אני נרתמתי לנושא הזה. מה המסר שאנחנו מעבירים לדור הבא? אל תלכו לשירות האזרחי לאומי. אל תעשו את זה.

כי אם חלילה תהיה מגיפה, אם חלילה יהיה נגיף, אם אתם תצטרכו לצאת לחל"ת או לפיטורים, אתם לא תהיו זכאים לדמי אבטלה.

אנחנו מדברים על סכום שהוא מזערי, שהוא אפסי, אפילו לא מיליון שקלים. זה לא סכום שיגרום כאן לפשיטת רגל. הם גם לא יעמדו ויפגינו. אין סנקציות שהם יפעילו עלינו. אנחנו דווקא צריכים לשמש להם פה ואוזן. דווקא אנחנו כחברי הכנסת צריכים להרגיש אחריות לסייע להם אפילו במעט הזה. תודה רבה. חבר הכנסת יעקב אשר. אדוני היושב ראש, הצטרפנו להצעה לסדר היום. קטי הייתה הראשונה שהגישה אותה ואנחנו הצטרפנו אליה. קיבלנו כולנו הרבה מאוד פניות מאנשים. אני לא אומר לאנשים מה לעשות ואיך לעשות, כל אחד ישאל את רבותיו ויעשה מה שהוא צריך לעשות אבל לדבר אחד אני כן צריך לדאוג, שמי שנמצא בתוך הסדר מסוים כזה של שירות אזרחי, לא צריך בגלל זה להיפגע, בטח לא בימים של קורונה כי בימים של קורונה המדינה בעצם נתנה דברים מעבר. אני לא זוכר ואתה לא זוכר מתי המדינה נתנה מענק לעצמאים אבל בקורונה זה קורה. אישרו כאן היום מענק לאנשים מעל גיל 67. נכון,

כל הכבוד על הרגישות שיש לך.

אני יודע דבר אחד. אותנו לימדו שיש חוק והחוק אומר שמשרת בשירות לאומי אזרחי לא יעבוד בשעות השירות בעבודה המזכה שכר.

יש לו את שעות השירות הם מחלקים את זה לשנתיים,

כל מיני דרכים ובשאר השעות הוא יכול לפרנס את משפחתו כי מדובר, כמו שאמרה קטי, באנשים בעלי משפחות. לכן אין שום סיבה בעולם שהם ייפלו בין הכיסאות בעניין הזה. המרווחים בין כיסא לכיסא

יש מרווח של שני מטרים בין כיסא לכיסא. אתה יודע כמה נופלים בשני המטרים האלה? אם יש אחד שיכול להרים אותם, זה אתה אדוני בוועדה שלו. אל תיתן לי כוחות שאין לי. אני מבקש בעניין למצוא לזה פתרון עכשיו, פתרון רטרואקטיבי מתחילת האירוע, חד משמעית רטרואקטיבי מתחילת האירוע, שתקופת האכשרה שלהם תקוצר כמו שקיצרו לכולם. אם אחד עובד, עד היום הוא היה צריך 12 חודשים תקופת אכשרה אבל התקופה קוצרה לשישה חודשים. אותו אחד שחייב בשישה חודשים, התקופה תרד לשלושה חודשים בשירות האזרחי. למנוע את העוול הזה. זה לא הרבה כסף, כמו שאמרה קטי. צריך פשוט להחליט. שנינו כבר כמעט תיאומים סיאמיים, גם היא הגישה הצעת חוק. אני הגשתי חוק בנושא. לתקן את התקנות.

אנחנו נאחד ונגיש את זה כדי לתקן את זה להבא. את החוק של הביטוח הלאומי. כרגע אנחנו מדברים על התיקון של העזרה הראשונה. למה אתה לא מבקש פטור מחובת הנחה? יכול להיות שנבקש. עוד לא הגשנו. אנחנו מנסים לעזור. היא חברת כנסת חדשה ויש כאן עוד שני חברי כנסת חדשים אבל אתה חבר כנסת ותיק. יש לך ניסיון ויש לך יכולות. אתה לא רוצה שאני אומר מה היכולות שלך.

אל תספר לכולם שלא תהיה עין הרע. הבן אדם הזה הציל את בני ברק. הוא הוציא את בני ברק מהעוני, במחשבה קדימה. הוא עשה אזור תעשייה ענק ובנייני משרדים ליד אצטדיון רמת גן והציל את העיר בני ברק. הציל אותה. הציל את התושבים. את העירייה הוא לא הציל, הבניין עומד. עבור תושבי בני ברק הוא היה כמו משיח, להבדיל אלפי הבדלות. זה בהגדרה. לך יש ניסיון. אם נדמה לך שאנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת, ואנחנו נמצאים בתקופה מיוחדת כי מעולם לא ידענו משבר כזה, במקביל לביטוח לאומי - עוד מעט נשמע את האוצר פטור מחובת הנחה, חקיקה שאתה מעביר טרומית, נעביר את זה לכאן ואם אין לך התנגדות אוצר, קח שבוע עד 10 ימים, ותופר את החוק. אני מקבל את דעתך. אין לי סמכות לבוא ולהורות לאוצר שישלם. אני יכול להמליץ ולבקש. בוא נתחיל עם זה. הפעולה שלך תהיה הרבה יותר מהירה. חבר הכנסת אבוטבול, אתה ביקשת להתייחס? בבקשה. אחר כך ברוכי ידבר. נברך אותו בברוך הבא. גם אני מצטרף לברכות ומאחל לך הרבה הצלחה ושיוביל הרבה דברים טובים כמו שהוא יודע לעשות. אני נמצא כאן כי אני גם בוועדת הקורונה הקודמת הייתי חבר ושם השתדלתי לטפל בנושא הכאוב הזה מאחר ואני חושב שיש כאן סוג כזה של אמירה מסוימת. אנחנו הרי במדינה מנסים כמה שיותר לעודד אנשים ממגזרים כאלה ואחרים לצאת ולשרת בצבא. אז אלה באמת הלכו צעד מצוין והלכו לשירות אזרחי מהסוג הזה. לא יתכן שביום פקודה, כשהם צריכים אותנו בנושא הזה, אנחנו חלילה לא נמצאים לצדם לתת להם כתף. אני ביקשתי שיצטרף מנכ"ל "בצלמו", שי גליק, שיהיה שותף לפגישה. התחלת לנהל לי את הוועדה? לפני כן ביקשתי ממך. חיים, אני אדם מנומס. אני איענה לבקשתך.

אל תיראה כבש כשאתה אריה. אתה יכול לחזור שוב על המשפט הזה? אל תהיה כבש כשאתה נראה כמו אריה. הוספת את המילה "נראה". כפי שאמר יעקב אשר, אני מפחד מעין הרע, שלא יעשו עליך עין הרע. ביקשתי את שי גליק שיהיה שותף לפגישה כי הוא עורר אותנו.

הוא נמצא ב-זום. אני אשמח שהיושב ראש יאפשר לו לומר מספר מלים. המסר שלי הוא מאוד מאוד ברור. כמובן שחברי הכנסת היקרים הרב יעקב אשר והגברת קטי שטרית - - - וחבר הכנסת אליהו ברוכי.

אליהו ברוכי שנמצא כאן כחבר כנסת חדש. הנושא הזה הוא נושא ישן ואני חושב שהגיע הזמן לתקן את העוול הזה ולו גם לתת קריצה של חיבה וחיוך לאותם אלה שעשו צעד קדימה וכן הסכימו ללכת לשירות לאומי ולעזור להם כדי להתפרנס.

כפי שאמרו, רטרואקטיבית, אני מאוד אודה לכם. אם מחוקקים, יש כאן בעיה בחקיקה כי אני לא מכיר חקיקה רטרואקטיבית. אני יותר התייחסתי לגבי העתיד. אני כן רוצה להתעקש על העבר. הבנתי. אני אומר גם באיזה אמצעי. אם יושב ראש הוועדה ידבר עם שר האוצר בעניין הזה ומדובר כאן בסכומים קטנים אני מעריך שיושב ראש הוועדה יוכל להכריז בעוד ימים ספורים שהדבר הזה תוקן. יש דברים שהם בסמכויות הממשלה היום גם בלי חוק. עכשיו אל תפריעו לחבר הכנסת אליהו ברוכי שלפחות כאן בדיון הזה, זה דיבור ראשון שלו. אני אהיה קצר. אתה יכול לדבר כמה שאתה רוצה.

מדובר באנשים, כמו שאמר הרב אבוטבול הזכיר, שעשו צעד מסוים, הלכו מול המסלול הרשמי והעבודה שלהם היא לפי חוק. הם שילמו ביטוח לאומי וחלקם לא צריך להיגרע מול כל שאר עובדי המשק. קצר ולעניין. תודה רבה. שי גליק עוד לא מחובר. אנחנו את שלנו עשינו. אנחנו ניתן לו לדבר. אני יכולה להעיר הערה?

רציתי לומר לך מה עשיתי לגבי העוול שנגרם. אני הרי קוראת לזה עוול. קודם כל, לגבי הפיצוי המיוחד עבור 200 האנשים, הרשות לשירות אזרחי לאומי עמדה בקשר עם צוות התעסוקה של אגף התקציבים באוצר. הם טענו שהם נתקעו בגלל בעיה משפטית, להמשיך את התהליך ואז הם הפסיקו. בהתחלה הם מאוד רצו. אם האוצר נמצא כאן, שיתייחס. נתחיל עם ראובן פינסקי, מנכ"ל רשות שירות לאומי אזרחי. תודה. צהרים טובים. אני מנכ"ל רשות השירות האזרחי. נתחיל בזה שגם אנחנו מודים על ההצעה לסדר. כדי להבדיל, כיום משרתים בשירות הלאומי אזרחי בכל המסלולים יחד כ-18,000 משרתים. המשרתים החרדים שונים מאוד בכמה היבטים. ההיבט האחד, רובם המוחלט נשואים עם ילדים. מי שלא נשוי ואין לו ילדים, בדרך כלל אם הוא מחליט להצטרף למסלול, ילך לצבא. השירות האזרחי מיועד בעיקר לחבר'ה האלה וכמעט 90 אחוזים מהמשרתים הם נשואים עם ילדים. הדבר השני. האנשים שמצטרפים לשירות הלאומי החברתי, שהוא בעצם פחות שעות מהביטחוני, אחד מתנאי יסוד, הנחת העבודה שלו, שהוא יוכל גם לעבוד ולהתפרנס. נוצר מצב שלמרות שחייל שיש לו אישור עבודה גם לא מקבל אבטלה, אבל זה שונה כי אלה משפחות עם ילדים והם נקלעו למצב כלכלי מאוד מאוד בעייתי. לכן אנחנו באנו בדברים בשיאו של המשבר עת הדבר הזה צף, ואגב, הוא צף ממשרתים ישירות אלינו. אנחנו לא צריכים שום תיווך בעניין. כמה משרתים יש? בסך הכול בשירות האזרחי יש כ-18,000 משרתים,

כ-1,300. באנו בדברים עם אנשי האוצר שגם הביעו נכונות ברמה המקצועית. מה זה הוציאו לחל"ת בשירות אזרחי?

הוא עושה שירות אזרחי מספר שעות ביום ובשאר השעות יש לו אישור לעבוד והוא מקבל תלוש משכורת. הוא לא הוצא לחל"ת מהשירות. כל מי ששירת, ימשיך לקבל את דמי הכיס שלו. אם כן, הוא עובד רגיל.

הוא עובד רגיל, מסודר, עם תלוש שכר כדין. הוא יצא לחל"ת. מה ההבדל בינו לבין עובד רגיל? המעסיק מדווח לביטוח הלאומי שהוא יצא לחל"ת ומגיע לו לקבל דמי אבטלה. מה ההבדל? ממה שאני מבין, על פי חוק ביטוח לאומי, לא זכאים חיילים ומשרתים בשירות אזרחי לדמי אבטלה. גם אם הם עובדים?

בנוסף לשירות שלהם. הבעיה היא בחוק. ברגע שהוא הוצא לחל"ת, הוא לא זכאי לדמי אבטלה. להערכתנו זה אירוע תקציבי קטן. הטענה כל הזמן הייתה של השלכות רוחב אבל אפשר לייחד את החבר'ה האלה ואפשר להביא להם מענק חד פעמי שלא קשור לאבטלה. הם נקלעו למצוקה. מבחינתנו יש לנו את הדרך העקרונית איך אפשר להעביר מענק. באבטלה נטפל בחוק. היו לנו גם איזה שהן הסכמות עקרוניות עם אגף תקציבים. הבעיה נתקעה, כפי שאני מבין, בהקשר המשפטי. נמצאים כאן שני נציגי אוצר. מי בכיר יותר? אנחנו שווים. משה אבוטבול, בבקשה. לאור הדברים שלך לגבי האוצר, אני בעצמי דיברתי בעבר עם אסף וסרצוג והוא נתן מספר פעמים הבטחות בנושא הזה ואמר שיטופל,

יטופל,

הוא הפנה אותי למישהו בשם דניאל.

הכול דיבורים כמו חול ואין מה לאכול. אתם יכולים להיות יותר אופרטיביים, לתת לנו משהו כדי שנוכל לפתור לאותם אנשים את הבעיה הזאת? באמת כואב הלב לראות אותם מתחננים על דבר כזה אלמנטרי. האוצר, לפרוטוקול שם ותפקיד. אביעד שוורץ, אגף התקציבים. כמו שנאמר כאן, מי שמשרת בשירות לאומי או בשירות צבאי, לפי החוק לא זכאי לדמי אבטלה אם הוא עובד במקביל. אחת הסיבות היא שבסוף בזכאות לדמי אבטלה, אתה אמור - - - כמה אנשים כאלה יש? בשירות לאומי או צבאי? לא. כאלה שעובדים בהתנדבות והם לא זכאים מתוקף החוק של הביטוח הלאומי. אני לא יודע כמה אנשים. כמה כסף זה עולה לנו? לתקן את החוק?

כמה זה עולה לנו אם אנחנו מחריגים? על איזה מספר אנחנו מדברים אם אנחנו לוקחים את כל אלה שהוצאו לחל"ת ונותנים להם דמי אבטלה? לנו אין נתונים על מספר האנשים. יש כאן נציג של ביטוח לאומי? אין נציג של ביטוח לאומי. החבר שלך, השותף, מהאוצר, גם הוא לא יודע? לא. איך אתם באים לכאן לא מוכנים? תסביר לי למה אתם באים לכאן לא מוכנים. אם אפשר לדבר דקה, אני אסביר את הדברים. אבל תזכור מה אמרנו כאן. יש שני סוגי אנשים. יש מסבירים ויש מצליחים. ברגע שאתה מסביר נכשלת. בסופו של דבר אנשים שמשרתים בשירות צבאי, הם לא באמת פנויים לעבודות ולכן אם הם יבואו לשירות התעסוקה, היכולת שלהם היא הרבה יותר מוגבלת. הם לא פנויים לעבודה במשרה מלאה ולכן תנאי הזכאות לגביהם שונים. במקרה הזה באמת יש כאן מצב ייחודי. הוא עלה ובאמת ראובן, מנכ"ל השירות הלאומי, פנה אלינו בנושא והנושא הזה עלה. כמו שהוא אמר, יש לנו כיוון עקרוני לגבש מנגנון שיתמוך באותם אנשים, בפרט במרחב של החרדים. כנס לפרטים.

אני אומר שהמצב של משרתי השירות הלאומי החרדים, כמו שראובן אמר, המאפיינים שלהם שונים מאוכלוסייה רגילה, במיוחד בכך שהם בעלי משפחות ויש להם אישור עקרוני לעבוד באופן קבוע. בעוד כמה זמן תוכל לתת לנו מענה? אני אחבר אותך לביטוח הלאומי, יש לי שם קשרים, והם ייתנו לך נתונים שיאמרו כמה אנשים כאלה יש. השכר שלהם לבטח לא גבוה מדי. אם הם עובדים אחרי שעות ההתנדבות, השכר לא גבוה. אם אנחנו מדברים על 200 אנשים, אנחנו מדברים על סכום בטל בשישים. מה אנחנו יודעים לעשות כדי להחזיר אותם מתקופת החל"ת ולא לפני ה-1 במארס. לא לפני כל האירועים של הקורונה. מה אנחנו יודעים לעשות שהאוצר יבוא? במקביל אני אבדוק מול ביטוח לאומי, אתה תגיד לי תוך כמה זמן תביא לנו תשובה כדי שהוא לא יחוקק ונעשה את זה הוראת שעה או שינוי תקנות. המטרה שלנו היא למצוא פתרון. היום אנחנו יכולים ללכת על דמי אבטלה, עד ה-16 באוגוסט. אפשר להכניס את זה בתוך המסגרת עד ה-16 באוגוסט.

אתה מוסמך לעשות את זה? לעשות תיקון חקיקה? לא באנו לכאן לעשות תיקון חקיקה. לא תיקון חקיקה. הוראת שעה.

אנחנו רוצים ליצור מנגנון ביחד. ישבנו ביחד עם השירות הלאומי על מנגנון שייתן את המענה הזה. היום עולה במליאה החוק על דמי אבטלה. כנראה שמחר הוא יידון כאן בוועדה. נכניס שם את ההסתייגות. מעולה. זאת השיטה. מה שאתה צריך לעשות, אני כנראה לא אהיה שם - - - סליחה,

אתה יכול לדבר אלי או שאתה מדבר רק למין זכר? קטי תגיש. מה שצריך להיות במליאה, ואני לא אהיה בה - - - המליאה היום, זאת קריאה ראשונה. ראשונה, אבל שיאמרו לאיזו ועדה, לומר שזה בא לוועדת העבודה והרווחה. אתה רואה כאן מלחמה לאן זה הולך?

אין לי מושג. אני לא אהיה שם. אם אתה רוצה פתרון, זאת הכתובת.

יבוא לכאן, מחר בלי נדר, נקיים דיון בעניין. אלגנטי לחלוטין. אז נכניס מתנדב כי בתקנות הביטוח הלאומי, בכל הנוגע למשרתי השירות הלאומי אזרחי, דא עקא שסעיף 163(ה) לחוק הביטוח הלאומי קובע שלא יראו חייל מתנדב בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית או משרת בשירות לאומי אזרחי כמובטל במהלך תקופת השירות. למה? מה היה השיקול? מי שעשה את זה, זה אריה דרעי ואני לא יכול לתאר את כל הסיבות שלו. אני מחזיק בידי את חוק השירות האזרחי שקשור לחוק הזה. כאן כתוב: "משרת בשירות לאומי אזרחי לא יעבוד בשעות השירות בעבודה המזכה בשכר". לא יעבוד בשעות השירות.

לעניין הזה הייתה החרגה בחוק בכוונת מכוון ולכן הדברים האלה משתלבים זה בזה והם לא צריכים להוות תקדים ושום דבר אחר. מעניין אותי בכמה אנשים מדובר כי היום

כי זה משהו אחר.

כל מיני סוגים של שירות לאומי. יש שירות לאומי לחרדים, לערבים וכולי. יש כל מיני סוגים.

זה ייתן מסר שלילי למאות אלפי חרדים. אי אפשר לדבר על שילוב חרדים וברגע שהחרדים מבקשים לחם וחלב לא ביקשו כאן צ'ופרים לומר אנחנו זורקים אתכם,

העצמאים עושים הפגנות אבל לבני השירות הלאומי אין את הכוח הזה.

הרב אבוטבול ויעקב אשר, אנחנו הפה שלהם וגם אתה, חיים

זה יהיה מענק של כמה אלפי שקלים. כמה אלפי שקלים?

זה שישבתם ודנתם, אני בטוח.

בערך. למשפחה עם שבעה ילדים. משפחה עם שבעה ילדים, נראה לי מצב די נדיר בשירות הלאומי. משפחה עם

מה זה סביר? שוב, זה תלוי בכל משפחה. כמה עולה למשפחה עם שלושה ילדים או עם שני ילדים

הוצאת אותו ללכת להביא

לא היית כאן בדיון שהתקיים בבוקר עת דנו על דמי האבטלה. באתם עם שיעורים מהבית וקיבלתם בראש.

אני לא רואה אתכם מגישים הסתייגות. לא באת מוכן.